אני מחליף היום את חבר הכנסת כבל, יושב ראש הוועדה. על סדר היום שלנו הצעת תקנות המתווכים (תיקון מס' 3). בבקשה,

בוקר טוב לאדוני ולחברים, אני עורך דין אסף נועם מהלשכה המשפטית של משרד המשפטים. אני אתחיל בתקנות האגרות ואחר כך רעות וגם מורן

יציגו את התיקון השני. לגבי האגרות מדובר בהפחתה של 40% בגובה אגרה שנתית כחלק ממהלך רוחבי שערך משרד המשפטים בשנה האחרונה לבחון את גובה האגרות ואת ההתאמה שלהן במגוון המקצועות שמשרד המשפטים מהווה רגולטור, לרבות רואי חשבון,

נוטריונים. כאן ביחידת המתווכים מצאנו שיש פער שמצדיק הפחתה בין העלויות להוצאות. מהלך ראשון להפחתה היה בשנה שעברה. הייתה הפחתה של 25% באגרה שנתית שעמדה אז על 482 שקלים בשנה. זה ירד ל-361 שקלים. הפחתה שאנחנו רוצים לבצע היום היא של 40% לסכום של 217 שקלים בשנה. העלות שלה היא כ-2.5 מיליון שקלים לשנה. העלות סך הכול למשרד?

צריך להגיד שאנחנו בוחנים את זה גם ביחס ליחידה עצמה ולהוצאות שלה וגם ביחס למקצועות אחרים. ביחס למקצועות אחרים מדובר באגרה שנתית על הרף הנמוך ביותר. אפשר לשאול מה נעשה עם הכסף שמקבל משרד המשפטים מאגרות המתווכים?

קודם כול כמה בשנה משרד המשפטים גובה אגרות

יש לי הנתונים ותכף תגיע גם רשמת המתווכים שיש לה כל הנתונים

אני אגיד לך ממה שמצוי בידה לגבי ההכנסות. באופן כללי ההכנסות מועברות בעיקר להיבט הרישוי.

גם אגרת בחינה שהיא ייעודית לבחינות ויש אגרה לקבלת הרישיון ולעניין הדין המשמעתי שתפס נפח גדל והולך בשנים האחרונות. ההכנסות נכון להיום הם 14.5 מיליון שקלים בשנה, והעלויות הישירות הן 5.5 מיליון שקלים בשנה לעניין הטיפולים השוטפים, זאת אומרת אם מנכים את עניין הבחינות ועניין

ולכמה זה יביא את ההכנסות השנתיות אחרי ההפחתה? לאיזה שיעור? ברוכה הבאה. אתי מויאל, רשמת המתווכים,

אנחנו מכירים את החריצות שלך מזמן.

שתי כוס מים.

אם מתמקדים רק באגרות השנתיות ובטיפולים השוטפים של היחידה

מאגרות השירות אגרת הבחינה ואגרת הענקת הרישיון זה יעמוד על 60%

מ-38% חפיפה בין ההוצאות להכנסות ל-60%.

השיעור המקובל גם במקצועות אחרים, גם ברואי החשבון שביצענו אצלם הפחתות לאחרונה. זאת ההסכמה של משרד האוצר, להגיע להפחתה הזאת. אנחנו סבורים שעדיין צריך לשמור על רף מסוים של סכום שיעיד גם על דמי רצינות למקצוע וגם ייתן ביטוי לתהליכים שונים שהיחידה אמורה לעבור שכרוכים בתוספת להוצאות שלה. אתי תוכל להרחיב. לא צריך יותר מדי לפתח את זה. ברור שבדרך כלל אנחנו בעד הורדת אגרות.

אתי, הייתה לנו בזמנו שיחה על זה אם אגרות הן רק למטרות תקורה משרדיות אז יכול להיות שמשרד המשפטים לא צריך את האגרות האלה בכלל. אז המחשבה הייתה שאם גובים כסף מכל ארגון אז הוא צריך לקבל תמורה. אני לא מעט בקשר גם עם מתווכים. אני שומע הרבה מאוד בעיות במקצוע, הרבה מאוד בעיות של הכשרות מקצועיות, הרבה מאוד בעיות של אכיפה. יש לנו כאן נציגי מתווכים והם יוכלו להגיד אם הם ירצו. אבל אני שומע הרבה בעיות. לכן נשאלת השאלה מה אנחנו בעצם עושים פה. אם זה הכול תקורות ואדמיניסטרציה כדי להחזיק בית דין משמעתי ולטפל בהנפקת רישיונות אז אני מבין שהעלות השנתית שלכם חמישה מיליון, וגם זה נשמע לי מאוד גבוה, ובטח לא צריך שום דבר מעבר לזה. יכול להיות שלפי מדיניות השרה הנוקשה מאוד בנושא דה-רגולציה אז זה אומר שמשרד המשפטים לא רוצה לתת שום שירות לעולם המתווכים והכול ייעשה וולונטרי, אז אם כן אני מציע שנישאר על המינימום הנדרש, אבל אז אני לא מבין גם למה לא להפחית את זה יותר. אני מבין שעכשיו ההפחתה היא כ-2 מיליון שקלים באגרות. אבל אני בעד להפחית כמעט את כל האגרות. תשאירי 3-2 מיליון כדי לכסות עלויות תקורה ליועצים אצלכם שמטפלים בהליכי הרישוי. אבל בשביל מה לתת לכם אגרות אם אתם לא נותנים שירות? אני רשמת המתווכים. קודם כול כן נותנים שירות. בשנה שעברה הייתה הפחתה של 25%, והשנה ההפחתה היא 40% והאגרה תהיה 217 שקלים. זה שהייתה אגרה מאוד מופרכת כמו בהרבה דברים שמדינת ישראל גובה כסף בשיטת "מצליח" זה לא אומר שגם מה שנשאר מוצדק. אם עיקר השירות הוא שירות אדמיניסטרטיבי של מתן רישיונות אז בסדר. את יכולה לפרט מה השירות שאתם נותנים? הדין המשמעתי שהוקם יחסית לאחרונה. שנה שעברה התחלתי בכנסים למתווכים. היו עד עכשיו שלושה כנסים מאוד מוצלחים בירושלים, בתל-אביב ובחיפה. מה העלות של כנס כזה? בערך 50,000 שקל. זה גרושים - - - מורן, ברוכה הבאה. אני אגיד לך על מה היה הדיון.

מתנצלים על האיחור.

הכול בסדר. רק ההערה הייתה על התקנות. האגרה מצומצמת באופן משמעותי, אבל אנחנו תהינו למה בכלל משרד המשפטים צריך לגבות אגרה. כיוון שההבנה שלנו הייתה שלמעט פעולות אדמיניסטרטיביות: מתן רישיון, ועדת משמעת וכולי שזה גם בהערכה ששמענו כאן של 5 מיליון גם נשמע לי הרבה מתוך גבייה של כ-14 מיליון. אז אם תפיסת המדיניות היא שרישום המתווכים במשרד המשפטים הוא רק אדמיניסטרטיבי ואין ציפיות מעבר לזה, למעט שניים-שלושה כנסים שעולים 50,000 שקל אחלה,

אבל אם התפיסה היא אדמיניסטרטיבית אז בואו נישאר רק עם שלד אדמיניסטרטיבי. אני מבין שהתקורות הישירות שלכם הן בערך 5 מיליון. בואו נפחית את האגרות לשיעור של 5 מיליון שקלים, שמשרד המשפטים יגבה 5 מיליון שקלים בשנה ותו לא, שלא יהיו תקורות כדי לסבסד מזה דברים נוספים במשרד. אם תפיסת המדיניות היא שתפקיד רישום המתווכים במשרד המשפטים הוא אך ורק אדמיניסטרטיבי וזאת זכותכם לקבל את ההחלטה הזאת בואו נדאג לעניין הגבייה. אתי, מורן, משפט שלכן לגבי גובה האגרות, ציפיות. אני איציק לוי, יושב-ראש לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית. הלשכה מונה היום למעלה מ-5,000 מתווכים. אנחנו מודים למשרד המשפטים ולרשמת על ההפחתה הנוספת שנעשית עכשיו ומוקירים מאוד את העבודה של אתי. היא עוזרת לנו ותומכת בנו בכל מה שאפשר. אבל, לדעתנו, היה הרבה יותר רצוי לא להפחית את האגרה, ולייצר מצב שהכספים שנגבים עוברים לנושא של הכשרות מקצועיות של מתווכים לשיפור התדמית והתמקצעות של המתווכים. ולא לעשות שלושה כנסים בשנה וחצי שמגיעים אליו כ-300 מתווכים. יש לנו 20,000 בעלי רישיונות. להגיע למתווך ה-20,000 ייקח לנו 20 שנה בקצב הזה. אנחנו היום מבקשים תקציבים או בשיתוף פעולה עם משרד המשפטים או שיעביר לנו את התקציבים כי אנחנו יודעים איך בדיוק לעשות את הכנסים האלה. רק בחצי השנה האחרונה עשיתי כנסים למעל אלפיים מתווכים שהיו בכל הערים המרכזיות בישראל. אני באמת חושב שהגיע הזמן לשפר את התדמית של הענף ולמקצע את התדמית הזאת לטובת הציבור. הציבור היום לא מקבל את השירות הנכון ממתווכים מכיוון שהם לא מקצועיים. זה דבר די מדהים. הוא לא מפתיע אותי. בשם האידיאולוגיה הרדיקלית והאין-סופית הזאת בכל מחיר לצמצם את התערבות הממשלה, דה-רגולציה וכדומה, בא אליכם ארגון ואומר,

נפגע מענף שרמת המקצועיות בו בירידה. כל נהג מונית יכול להיות מתווך נדל"ן. סליחה - - - הרבה

לנהגי מוניות - - בוא לא נפגע בנהגי מוניות.

נהג מונית הוא נהג מונית. כמו שאני לא חושב שכל מתווך דירות צריך להיות מהנדס חשמל. מי שאינו מוכשר לזה. בוא נגיד את זה - - - לא אמרתי את זה בזלזול. נהג מונית הוא נהג. הם עושים עבודה מצוינת, אבל הם נהגי מוניות, הם לא מתווכי נדל"ן. בעולם זה תחומים מאוד מקצועיים, והתחום הזה נמצא בירידה תלולה של רמת המקצועיות בו. לכן האיגוד המקצועי אומר משרד המשפטים, אתם גובים כסף, אז במקום דבר ראשון לצמצם בגובה האגרות תביאו תכנית עבודה. יכול להיות שאפשר להוריד ב-20%, ב-30%, ב-40%. אבל תביאו תכנית עבודה שתכליתה שיפור ענף המתווכים במדינת ישראל, כמה כנסים צריכים להיות, איזה השתלמויות מקצועיות, הוצאת חומר מקצועי. אנחנו אומרים לכם, יש פה בעיה ברמת השירות והציבור נפגע מזה. רמת שירות מתווכי הנדל"ן בישראל לא טובה היום. יש מטרה לשפר. לכן הציפייה שלנו היא שרשמת המתווכים תביא תכנית. נכון שכיף לנו להגיד שאנחנו מורידים אגרות. אבל פה אנחנו אומרים לכם שהציבור ייפגע מזה כי גם ככה רמת השירות שמקבלים היא נמוכה. אז אני חושב שלפני שאתם מורידים אגרות תביאו תכנית עבודה. תגידו מה תכנית העבודה שלכם. דרך אגב, יחד עם ארגונים אזרחיים או בלי. אתם רוצים לעשות את זה, אתם רוצים שלשכת המתווכים תעשה את זה אבל לטייב את רמת תיווך הנדל"ן בישראל. ולא להגיד, הורדנו אגרות והסרנו אחריות, שזה בגדול מה שאתם אומרים. אני יושב-ראש לשכת המתווכים בירושלים וחבר בהנהלה הארצית. אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות וגם נפגשנו כמה פעמים,

בנושאים כאלה ואחרים. יש דברים שאנחנו רואים עין בעין ויש דברים שלא. אני חייב להעיר בנושא הזה שרמת המתווכים יורדת. אנחנו רואים גם הרבה דברים אחרים כי אנחנו מצליחים לאגד איתנו בערים ובמחוזות הרבה מאוד מתווכים שעוברים הכשרות וסדרות של הרצאות וסדנאות, ואנחנו דווקא רואים עלייה באיכות כמו בכל מקצוע. אני מסכים מאוד עם הערתו של חבר הכנסת חאג' יחיא. כמו בכל מקצוע, כמובן יש האיכותיים והאיכותיים פחות ויש המוכשרים והמוכשרים פחות. אני רוצה לתת לכם עוד נקודה, ואני אשמח גם להבהיר לך - - רק להבין,

אתה תומך בהורדת האגרות? אתה רוצה יותר שירות? אני מנסה להבין מה עמדתך. אני כבר אגיד את זה. זה המשפט הבא.

האיחוד האירופי שקשה לזלזל במחקרים המקצועיים שלו הגיע למסקנה שבמדינות

מהמדינה כולל תקציבים ושיתופי פעולה והחלטות משותפות, לא רק רמת התיווך והשירות לאזרח הצרכן עלתה, אלא יציבות הכלכלה מכיוון שהנדל"ן הוא גלגל עצום במשק כלכלי באותה מדינה הייתה יותר יציבה. תראו איזה דבר דרמטי. זה כבר הקשרים מחקריים. אפשר להגיד גם שהביטחון עלה. יש פה הרבה משתנים נוספים. לא, לא. רמת המקצועיות, אנחנו יודעים שזה יכול לשפר שם,

מזה אני רוצה להגיע שוב. תנו לנו יחד איתכם, בלעדיכם.

אנחנו יודעים לעשות כנסים, אנחנו יודעים לעשות את כל הדברים - - אסף, אתה בעד הורדת האגרות? או שאתה אומר שאתה בעד שימוש נכון יותר בכסף? אני מבקש אם אפשר לדרוש בשם המתווכים תקציבים בשיתוף פעולה או לבד

להרמת המקצוע. ואנחנו כבר עושים ואנחנו צריכים לזה תקציבים.

אני שואל, למה לצד האמירה הפשוטה מאוד שגם קל לראות אותה וזה מה שהבאתם לוועדה הורדת אגרות ותו לא, האם זה לא צריך לבוא יחד עם תכנית עבודה?

כדי לעשות עשרה כנסים בשנה כדי להגיע ל-10,000 איש בשנה ולא ל-300 איש להוציא חומרים מקצועיים, אנחנו צריכים בשביל זה 7 מיליון שקלים,

ואז נוריד את האגרות בהתאם לא ב-40%, אלא ב-20%. אבל אני חייב לומר שרק להביא בקשה להוריד אגרות בלי תכנית עבודה שתכליתה מה עושים עם הכסף אז אני אומר לכם או שתבטלו את האגרות ותגידו, אנחנו מתנערים. עמדת משרד המשפטים בתקופה הנוכחית היא שאין לנו שום אחריות על זה, למעט אדמיניסטרציה כי החוק מחייב אותנו, ואם זה היה תלוי בנו גם זה לא היה. לכן אנחנו לא רוצים לתת שירות ולכן אנחנו רוצים לאפס את האגרות.

אבל, בעיניי, או שתביאו תכנית עבודה וכמה תקציב אתם צריכים ויכול להיות שאתם צריכים יותר או פחות,

או שתגידו שאתם לא רוצים אגרות,

אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה, שהם יסתדרו לבד.

אבל כרגע אתם אומרים תורידו. אני אומר לכם, בעיניי זה ככה למה 40%? למה לא להוריד 80%? למה לא להוריד 90%? האם אתם יכולים להתחייב שהסכום שאתם גובים מעבר לתקורות שלכם יושקע בהכשרה? אפילו בלי להיכנס למספרים תגידו,

יש לנו העלויות של המשרד ושל הרישום ושל כל מה שאנחנו רוצים במשרדים, ומעבר לזה אנחנו נשקיע

בשיפור, בהעלאת הרמה של המתווכים. אם נקבל התחייבות כזאת אותי זה יספק. בגדול אגרה לא אמורה להיות סעיף תקציבי

לכן אם זה רק תקורות כדי לכסות עלויות - - הדברים ברורים.

מודה על ההערות גם של הלשכה. חשוב לי להבהיר שאגרה במהות שלה כמו שאנחנו תופסים במשרד המשפטים זה לא כיסוי של הוצאות התקורה. זה עוד מקור הכנסה למדינה. יש היבטים שונים - - אז מה המטרה של האגרה? בהתאם לחיקוק. יכול להיות החיקוק הוא שהאגרה אמורה להרתיע, שהאגרה אמורה למנוע פעולות סרק. יש שיקולים שונים. למיטב ידיעתי, אדוני, אתה טועה. אני מבקש מהיועצת המשפטית, אם תוכלי לבדוק. בזמנו התעסקתי בוועדת האגרות וזאת ממש לא ההגדרה.

מטרתה לא להרתיע,

יש מקרים כאלה. - - ואגרה איננה קנס - - זה לא מה שאמרתי,

אז אני שואל. אגרה, להבנתי, למעט כיסוי הוצאות ישירות של תקורות זה הדבר היחיד שאני יכול להבין - - לפי הפסיקה ומהניסיון שלי אני רפרנט בתחום האגרות לצערנו, אין הגדרה של אגרה בחקיקה. אבל יש פסיקה שאומרת שזה תלוי בנסיבות העניין. מצד אחד זה לא אמור לכסות את העלות ותו לא. יש שיקולים שונים, שיקולי מדיניות שאפשר להביא.

אם רוצים לעודד שירות שיינתן בתקופה מסוימת בשנה, כמו למשל דרכונים, אז אפשר להפחית אגרה, להעלות אגרה. יש שיקולים שונים. במקרה הזה זיהינו פער - - פער בין מה למה? בין עלויות ישירות - - - - - ישירות שצריך להפריד אותו מעניין האחריות. אבל אמרת לי שהתקורות הישירות הן 5 מיליון שקלים. לפי הערכה שלכם, העלות של רשמת המתווכים היא 5 מיליון שקלים.

לכן הוחלט בשלב ראשוני ואנחנו נמצאים כבר לקראת ינואר והאגרות השנתיות אמורות לצאת כבר בדצמבר, לכן זה באמת הדקה ה-90 לפני שהשוברים נשלחים. אנחנו רוצים כצעד ראשוני ללא קשר לצורך בבחינת הנושא הזה ומבחינת האחריות של המשרד, ואם יש טענות על רמה שיורדת ברור שצריך לבדוק וזה מצריך תיקון חקיקה. אבל בשלב הראשון אנחנו רוצים ליישר קו. אבל אתה לא מוריד ל-5.5. 40% הפחתה שעוקבת להפחתה הקודמת יש גם הפחתה לחיילי מילואים היא לא שרירותית. היא נועדה ליישר קו. אבל אתה לא מוריד ל-5.5. אמרת לי שתחסוך 2.5 מיליון אז אתה מוריד לי מ-14.5 ל-11.5 או ל-13.

בשלב הראשון והמידי על האגרות השנתיות ועל השירותים שניתנים על המשמעת,

זה אמנם כרגע בהיקף זעיר אבל זה עתיד לגדול. אנחנו רוצים להגיע ל-60%. זאת ההסכמה שקיבלנו ממשרד האוצר. זה ברור. להוריד יותר, אתה אומר. אז בוא נגיד אמירה ברורה שמבחינת משרד המשפטים

לא רק אגרות, אלא גם אין תפקיד לרשמת המתווכים למעט אדמיניסטרציה של רישום. זאת אמירת מדיניות. ואז אם מורידים, מורידים לתקורות מ-5 מיליון שקלים. אתה יכול להגיד שיש לך ויכוח תקציבי עם האוצר כמה כסף זה יעלה. אבל בסוף אתה אומר, אני לא צריך כסף לדברים, אני צריך כסף לתקורות. בשלב המידי אנחנו ראינו את הפער ובשביל להקל על הציבור ועל הנטל אנחנו ראינו - - - להקל על הציבור אתה יודע, המדינה יכולה גם לא לגבות מיסים, רק לא לתת שירותים. ואז נקל מאוד על הציבור, לפי גישות של אנשים מסוימים. אם יורשה לי רק לחלוק על אדוני בנקודה הזאת, אנחנו לא תופסים את התפקיד כאדמיניסטרטיבי. נושא הסדרת תחום המתווכים שהוא גם לא מובן מאליו ולא מוסדר באותה צורה בכל המדינות וגם בישראל הוא נושא חדש יחסית מצריך בחינה. הוא נבחן כיום במשרד המשפטים ביחידות השונות איך לפתח את זה. אנחנו נשמח לעבוד בשיתופי פעולה לגבי הדרכות והתפוצה של ההדרכות.

את רוצה להגיד עוד משהו על עניין גובה האגרות? רציתי להגיד

המעמד של המתווכים בישראל השתנה מאוד ב-14 השנים האחרונות מאז הדין המשמעתי שנוסף שהוא מאוד משמעותי גם בעלויות, ואנחנו גם רואים את ההרתעה של

עם חברה שמוציאה כמויות וזה גם עלויות. חוץ ממה שאמר אסף אין לי מה להגיד,